אני פותח את הישיבה בנושא פרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023. טוב. המשך דיון. טוב,

אין לי כוונה להתחיל את הכל מאפס, וכל אחד ירצה לדבר. הכל טוב ויפה, גם אין לי הרבה זמן האמת. אז המצב הוא כזה, קודם כל, אני אתמול הייתי במקרה אצל קרן מרציאנו בערוץ 12, אז היא אמרה לי לא בשידור, שהאוצר אומר לה שאני נכנע ללוביסטים של הפטם. אז אמרתי לה שזה, א' שזה לא בסדר שזה מה שהאוצר אמר. אבל בלי קשר לזה,

לא ידעתי שחקלאים הם לוביסטים. זה החיים שלהם זה הפרנסה שלהם, זה הבית שלהם. הם לא לוביסטים של אף אחד. הם דואגים לעצמם, וזכותם לדאוג לעצמם. אז אין פה עניין של לוביסטים. עד כה, לא ראיתי אף לוביסט שפנה אליי בכלל בפטם. אף לוביסט לא פנה, ואף לוביסט לא התערב, ולא שום דבר בעניין הזה. אז קודם כל, נתחיל מזה. גם כשאתם מעבירים מידע, תעבירו אותו כמו שצריך, אנשי האוצר. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חוזר לעניין הזה של, אני, מבחינתי נשאר רק דבר אחד שצריך לפתור אותו. המצב הוא כזה, האינטגרציות לא יכולות ביניהן לבין עצמן, זאת אומרת, בתוך האינטגרציה אין בעיה. ביניהן, בין אינטגרציה לאינטגרציה, תהיה להם החרגה. המושבניקים לא יהיו מוחרגים. עכשיו, כשהם יוכלו ביניהם, יוכלו מול האינטגרציות. זה אני חשוב, יש הסכמה כללית. מה שנשאר זה ויכוח אחד שקשור, סליחה? מי אמר לא נכון? אפשר לדבר? מוטי אלקבץ, ארגון מגדלי העופות. אתה, מה שאתה אומר זה שבעצם, אם יהיה הסדר, המגדלים שבאינטגרציות לא יוכלו להיות שותפים בהסדר הזה?

זה מה שאמרתי עכשיו? אמרתי, הרי כל החוק הזה של החרגה מתיאום, נכון? הם יכולים ביניהם, בתוך האינטגרציה שלהם - - - מגדלי הרבייה יכולים להיות שותפים בזה גם אם יש להם איזשהו קשר.

זה אינטגרציה? אינטגרציה כוללת את זה ואת זה ואת זה.

בתוך האינטגרציה שלהם ודאי שהם יכולים. וגם אם לא נכתוב שהם לא יכולים, הם יכולים. כי זה בתוך עצמם. לא. מה זה לא?

האינטגרציה היא כוללת,

מגדלים זה וזה וזה, הוא יכול בתוך עצמו לדבר עם עצמו.

אתה לא יכול למנוע ממנו.

את זה אי אפשר למנוע - - - הוא לא יכול לדבר ולתאם. את זה אי אפשר למנוע ממנו בכל מצב. אתה לא יכול למנוע בתוך האינטגרציה.

אבל, אם אני, כענף - - - לא, לא, לא. ביניהם הם לא יכולים.

לא יכולים. בזה אני מסכים. אז אתה משאיר רק למגדלים מהמושבים, מהזה.

ביניהם הם לא יכולים.

אבל, אי אפשר לעשות הסדר כזה. אז זה ההסדר שאני - - - אבל, זה לא ההסדר. זה לא ההסדר.

אדוני, אני אסביר לך. ברגע ששלושים האחוזים האלה רק יוכלו לעשות הסדר, זה לא יכול לעזור בכלום לשוק, אי אפשר יהיה באמת לווסת ולא ליפול. בגלל זה הצענו להם הצעה. שנייה, רגע. לא, הצעה אחת שאני רוצה להגיד לך. הצענו להם הצעה, תקשיב, הנה פה הם יושבים. רגע, אבל עוד לא הגענו לזה. סליחה. אני אומר, זה עליי מקובל.

בתוך האינטגרציות יכולים, מחוץ לאינטגרציה הם לא יכולים. כן יכולים עם המושבניקים. מושבניקים יכולים, תהיה להם החרגה, גם ביניהם וגם מול האינטגרציות. זה אחד.

עולה השאלה, ופה אני חושב שיש בה, ולא שכנעתם אותי שלא, הלכתם ושכנעתם את שר האוצר,

אבל אותי לא שכנעתם איך אנחנו גורמים לזה שלא יהיה תוהו ובוהו. אז אתם אומרים, התוהו ובוהו לא יהיה, כי גם כשביטלנו את התיאום הזה, את ההחרגה הזאת, לפני חמש שנים, היה הכל בסדר. אז לא התרשמי שהכל היה בסדר. עובדה שהחזרתם את זה חזרה להחרגה.

שוב, אנחנו לא החזרנו כלום. לא משנה.

הם עשו את זה בעצמם. המחוקק. מה זה הם עצמם? המחוקק.

המחוקק לא קשור לזה בשום צורה - - - אז עובדה שעכשיו אתם צריכים לעשות עוד פעם ביטול. רגע, מועצת הלול לא החליטה על זה? מה שבוטל זה ההסדר. מועצת הלול לא החליטה על התיאום? מי החליט?

המגדלים עם עצמם. ההסדר - - - ההסדר הוא הסדר מגדלים כיוון שהמועצה - - - עמד בחוק? ההסדר לא היה קשור לשום גוף ממשלתי.

כדי שהמועצה,

כדי שהמועצה תוכל לקיים את ההסדר, צריכים תיקון לחוק המועצה. בסעיף 53. וזה מה שאנחנו מציעים. מה הצעתי להם? פתרון הכי טוב.

הם לא, זה כי הם יודעים ש-30/70, זה לא יעשה כלום והם מקבלים את מה שהם רוצים. לא ניתן לאזן. אז מה אמרנו להם? במועצת הלול יושבים מכל הגורמים. בתוך מועצת הלול, יש שלושה אנשים בוועדה שתקבע על הוויסות נציג האוצר, נציג החקלאות ונציג שלנו. סליחה, נציג של החקלאים. לא, שר האוצר טוען דבר אחד. על סמך מה שהם אומרים לו, כן?

מצד אחד, שזה לא היה, אז המגדלים לא נפגעו, המחיר ירד. זה מה שהוא אומר.

אתם טענתם נגד זה אבל לא הבאתם ממש נתונים. הם הביאו ממש נתונים יותר אמפיריים. מה? הם לא הציגו את כל הנתונים. הם הביאו נתונים מספריים. מאיפה הם הביאו נתונים?

נתתי לכם - - - השנים האלה היו השנים הגרועות ביותר לענף הלול. אבל, לא הבאתם. הבאנו, בטח. עכשיו תקשיב, אני אומר, אם הם כל כך בטוחים, לא נשתמש בכסף, שיביאו רשת בטחון, שאחרי זה יפשטו את הרגל.

למה הוא לא מוכן להביא רשת ביטחון? שנייה רגע, שנייה. הוא יודע שלא תהיה חקלאות מקומית. ואתה, כואב לך זה, הם לא ממצמצים. לא בשוק, ולא בכל מה שנעשה בחקלאות. הם לא מצמצו כשהחלקאות חזרה אחרוה. ענף הדגה, 50% נמחק. ענף הדגה, 50% נמחק. ענף השום 100%. הם לא ממצמצים.

שיתנו רשת בטחון. לא, לא, רגע. בוא, השיטה של לצעוק היא לא עובדת. סליחה, לא התכוונתי. תראו דבר אחד. א', אתם לא הבאתם נתונים הפוכים למה שהיה. לא הבאתם.

איזה נתונים? כמה מרוויחים האינטגרציות? מאיפה אנחנו יודעים?

לא הבאת. אני לא יודע כמה מרוויחות.

אז תביאו.

למה שהאינטגרציה תיתן לי? לא

אז אל תספרו לי סיפורים. יושב הראש, אני יכול להסביר רגע - - - רגע, לא, שנייה. גם משרד החקלאות לא הביא נתונים אחרים. אז מספיק כבר עם זה. אני יכול להעיר משהו לגל? רגע, לא, שנייה. אני אומר דבר כזה. אני אומר, ואמרתי את זה גם לשר האוצר, אני לא מקבל את זה. זה או שיתנו, אתם טוענים שאתם צודקים,

אז תתנו רשת בטחון מסוימת לחקלאים. תתנו את זה, אז יהיה לי יותר קל ללכת איתכם. לא תתנו את זה?

אני אומר לכם את האמת. ומצד שני, אני לא רואה בעיה, אתם לא שכנעתם אותי בשום מקרה, שאם אנחנו נעשה איזשהו וויסות מסוים, או בדיקה של בעיות, יקרה אסון. לא שכנעתם אותי. אתם רק מציגים לי את הטבלה שבין ה-20 ל-25, בין איזה שנה זה? 2020 ו-2021.

2012 ל-2015. רגע, שנייה. אני לא מדבר על האינטגרציות. כל פעם אתה מראה לי. המשחתות מפסידות אבל אתם מרוויחים בדברים אחרים.

מה אתם מציגים לי רק את מה שאתם מפסידים. 1.8 על המחזור? זה נקרא - - - לא נכון. לא 1.8. לא נכון. המשחתות, האינטגרציה יותר, 6%. 6%. אל תגיד סתם.

האינטגרציה תשווה עם עוד מלא דברים, לא רק ענף הלול. האינטגרציה.

אתם צריכים לשכנע - - - שישאלו את רמי לוי, שבשנת 2009 קנה את עוף העמק, כי הוא חשב שהוא יעשה שם קופון, והוא ברח כשהוא מפסיד. ברח, הפסיד ערמות. בסדר, בוא, עזוב.

השיטה שלכם זה לערבב אותי.

זה נתונים. תבדוק אם זה שקר או אמת.

שום נתון לא הבאתם. תשאל את רמי לוי.

שום דבר. תמיד אתה שולח אותי למישהו אחר. אתה לא הבאת לי שום דבר. אתם והאוצר, תחשבו עוד פעם על העניין הזה. אתם, זה שאתם לא מוכנים לשום דבר. מה שהציעו לכם פה, שתהיה איזושהי בדיקה של הייצור, כדי שלא יהיה בלגן ותוהו ובוהו, אתם לא מוכנים לכלום. אבל, אתם גם לא מכונים לפצות אם יהיה תוהו ובוהו. אז זה הכל.

אני מציע, אני מציע ששר האוצר בעצמו, בעצמו אבל הפעם, יבוא לשבת עם חברי הכנסת, אוקיי? ונראה איך מסדרים, איך מטפלים בעניין הזה, אוקיי? תקבעו פגישה, אנחנו איתו, יחד איתכם אם אתם רוצים, לא אכפת לי, ומשרד החקלאות, ונראה איך פותרים את הבעיה. אתם, לא משכנעים אותי. זה שבאיזושהי שנה - - - עכשיו, בימים האלה.

אם הם רוצים להעביר את זה בחוק ההסדרים, אז שידברו. אני לא אומר לכם, יש צדק גם במה שאתם אומרים ויש צדק במה שהם אומרים. הם יותר הגנה על החקלאות ועל החקלאים, ואתם יותר הגנה על המחיר. אני לא אומר שלא, אוקיי? ברור שיש בעיות. אמר לי שר האוצר שהוא לא יסכים לפיקוח על התערובת, אז זה מה שיהיה. עם כל הכבוד, אי אפשר להיות רק עם האוצר, ועם שר האוצר. אתם לא מנהלים את ארצות הברית במדינת ישראל. התערובת חייב להיות מוקפא לשנה. לשנה, על מנת שנוכל לפתור את הבעיה של התערובת. אבל, לא לקבע את המחיר. זה המקסימום. מקסימום. אם הדגנים ירדו, אז זה צריך לרדת.

כל דבר אתם לא מוכנים. אז מה העניין? אז מה אתם כן מוכנים? שהמחירים יעלו כל הזמן?

אני רוצה להעיר לגל. גל, תראה, אני ראיתי את הנתון שזרקת על מחזור של 7 מיליארד, מישהו מרוויח 1.6. זה מה שהצגתם, אם אני זוכר נכון? אחרי גם שעלתה טענה מצד חבר הכנסת פורר גם דייקנו את הנתונים וגם העברנו נייר לוועדה. המחזור, הרווח עלה מ-290 מיליון ל-510. אה, ל-510. בשנה מסוימת? רגע, רגע, חבר'ה, שנייה, וילן. וילן, דקה. תאפשרו פה רגע לנהל דיון שקט. לא נותנים לנהל שום דיון.

יושב הראש, אני רוצה על הנקודה הזאת של הרווח להגיד משהו.

רגע, אבל בוא, עזוב את האינטגרציה. זה לא מעניין אותי. לא, זה לא קשור לחוק עכשיו. החוק הזה עכשיו, אז האינטגרציות, אני לא מפרק אותן, שמה שהם מרוויחים - - - זה לא מה שאני רוצה להגיד. אני רוצה להגיד לגל שני דברים. אחד, אם אתה בודק את הייצור של העוף, על ידי החקלאים האלה שיושבים פה, כי זה הנושא היחידי שעומד פה על השולחן, אתה רואה שהם מייצרים קילו של עוף ב-6, כולל מע"מ, כולל הכל. אי אפשר יותר זול מזה. הם, מזה, לא יהיו מליונרים ולא עשירים. יש להם פרנסה טובה. אני שואל את עצמי בכל זאת, מאיפה הנתון שיש לך ביד. למרות שלא קיבלנו חתכים מי מרוויח, אני רק - - - לבקשת הוועדה,

אני פשוט התחלתי לחשוב עם עצמי מי יכול להתחיל לייצר פה רווח. אני חושב שאני החלפתי על זה עם דוד מילה, ואני חושב שמי שמוכר ומגדל במקביל. מי שמוכר להם את הגרעינים, שעל הגרעינים הוא בטח מרוויח איזה 25%. סביר. יבואן. והוא לא צריך לשלם את זה על בתי המלון שהוא מגדל שם את האפרוחים שלו. באינטגרציות. אולי ם יש איזשהו רווח. אבל זה לא הם. זה מה שאני רוצה להגיד. הרווח שאתם מציגים שהוכפל מ-250 או 260 מיליון ל-500 בערך, זה לא אצל החקלאים האלה. ואנחנו צריכים למצוא פתרון. עכשיו, אם נשארים להם עופות, מה דוד אומר? תיקחו את העופות החיים, תקפיאו אותם, תמכרו אותם,

תיקחו אחריות. עכשיו, במחזור - - - עשה לי טובה, עזוב. אנחנו, אין לנו הרבה זמן. אולי אפשר לבדוק רווחיות, כי באמת אני לא מכירה חקלאי שהכפיל את הרווחיות שלו.

אני בחוק הזה לא יכול לפתור,

אני לא יכול לפתור כרגע את הרווחיות.

זה לא. עכשיו אנחנו מדברים על משהו אחר. אבל, ברור שאנחנו נטפל בדברים האלה. אם צריך לפרק אותם, נפרק אותם. אם אתם חושבים שהלובי החקלאי יעשה מה שהוא רוצה, והמחירים יעלו, אז יש לכם טעות. ואני אומר את זה גם לאוצר, אם אתם חושבים שתקבלו את כל מה שאתם רוצים,

יש לכם טבלאות, באים עם כל מיני טבלאות, אז גם יש לכם טעות.

אז אתם צריכים להתפשר ולהגיע לפשרות. יש חוקים שזה רק יוקר המחייה, יש חוקים שיש עוד אינטרסים, לא רק יוקר המחייה. בנושא של החקלאים יש לנו גם נושא של הגנה על חקלאות במדינת ישראל. יש גם את זה. אז אני פה פחות הולך רק על יוקר המחייה. אתם צריכים גם לשתף פעולה. אנחנו צריכים להיות אמיצים,

אז אנחנו נשב עם שר האוצר.

לעסוק בקמעונאים, כי שם נתח הרווחים הוא מאוד מאוד גבוה. אמרתי את זה, אבל זה לא רק זה. צריך לטפל בכל הרבדים. גם במחיר החקלאי וגם במחיר הקמעונאי. המונופולים הגדולים. אי אפשר לטפל רק בהם ולהגיד, אנחנו הסתדרנו. אין דבר כזה, מה. ההימור, דוד,

אני חושב שאתה נוגע בנקודה כשאתה מבקש רשת בטחון. כי ההימור, איך קוראים לזה, תכנון רך, קוראים לזה וויסות, כל מיני שמות. אנחנו לא רוצים לראות עשרות מיליוני אפרוחים מושמדים. צער בעלי חיים. ואנחנו לא רוצים לראות מחסור בשוק. והמחשבה שאפשר לבצע את המהלך הזה בלי שום תכנון הגיוני.

זה לא יכול להיות. זה פשוט לא יכול להיות. לא, בגלל שבארבע השנים האלה, זה הסתדר.

ודבר נוסף, אין מרווח להוזלה. הצרכנים לא יראו מזה כלום. נגיד שיהיה חמישה אחוזים הוזלה במקטע של היצרנים, כמה זה משפיע הלאה? איך זה בכלל רלוונטי? זה משפיע בחמישים אחוז גג. פחות. הרבה פחות. הרבה פחות. לכן, הסיכון פה הוא לא סביר.

אני לא מצליח להבין מה. עכשיו, משרד החקלאות, אתם עשיתם איזושהי, אבל כרגיל, אני לא מבין, אתם לא משרד ממשלתי? רק האוצר הוא משרד ממשלתי?

לא מבין את האמירה הזאת.

אתם לא קיימים, רק האוצר קיים.

אף אחד לא מדבר.

שמעתי אותך הרבה. אתם לא משרד ממשלתי? בהחלט משרד ממשלתי. לא יודע, הרגשה שלי שתם לא.

כי הם לא מתחשבים בכם. אני - - - טוב, אפשר - - - רגע, לא. מה הצעת הממשלה? הצעת חוק של הממשלה כמובן התחשבה בכל עמדת - - - כן,

אם הם מתנגדים, הם באו ואמרו לנו שהם מתנגדים. אין הסכמה. תספר למישהו אחר. אנסתם אותם. איזו הסכמה הייתה. הנה, עובדה שהוא מתנגד למה שאתם רוצים.

מה הצעת? אפשר מילה רק על העניין של הרווחיות? לא, אין לי הרבה זמן, אתם לא מבינים? נו.

לבקשתך, אתמול בישיבה, אתה ביקשת שנציע הצעה לוויסות באמצעות המועצה. העברנו לאגף תקציבים ואליך, לעידית העברתי. נוסח שהיה מקובל ב-2014 בתקופה שעשינו את התיקון בחוק ההגבלים, כבר אז עלה הצורך שצריך יהיה לתקן את חוק המעוצה, שאפשר יהיה לעשות הסדרים. ולקחנו את הנוסח ההוא, שהיה מקובל בזמנו גם על אגף תקציבים, לא האנשים שיושבים פה, אבל מי שהיה אז באגף תקציבים, ואחר כך לא הצלחנו לתקן את החוק. היו כל מיני אירועים של החלפות ממשלה וזה, החוק לא תוקן בסוף. זה נוסח של תיקון סעיף - - - זה היה מקובל על אגף תקציבים? היה בזמנו - - - נוסח שמאפשר למשחתות לתאם, זה קיצוני נורא. זה הרבה יותר גרוע.

מה פתאום?

איך אתה עשית את זה?

רגע, אפשר רגע לסיים את המשפט? תנו לו לדבר, בבקשה. מכיוון שבתיקון חוק ההגבלים הוציאו את המשווקים מהחוק.

זה השר, המועצה רשאית באישור השר, מי זה השר? שר החקלאות. יש דבר כזה? יש דבר כזה. זה לא רק שר האוצר?

"אישור השר להבטיח למגדלים תמורה הוגנת בעד תוצרת הלול, בהתחשב עם התנודות בהוצאות הייצור בענף ועם תנודות המחירים בשוק, באחת או יותר מדרכים אלה: קביעת מחירים מובטחים לפני העונה או בראשיתה..." - - - זה הסעיף המקורי. הוספנו את הפסקה האחרונה רק. "מפעם לפעם בתוך העונה, תמיכות כספיות, קניית עודפים". את זה הוספת?

הוספנו את האחרון.

לא, את האחרון.

4. "התקשרות בהסכם מגדלים ומשווקים של תוצרת לול, של שמירה על היציבות בענף, או מניעה או צמצום עודפים בייצור ושיווק של תוצרת לול לא מעובדת, תוך ניתור השפעות ההסכמים על הענף ועל ציבור

זאת אומרת - - - כן, גם נשמור על הצרכנים, נראה שזה לא משפיע ולא - - - אני מבין שהאוצר רוצה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה,

ואם זה יסתדר יסתדר, ואם לא, שאנשים יפשטו את הרגל או שלא יהיה מה לאכול. זה מה שאתם רוצים? הסעיף האחרון - - - העיקר שתהיה תחרות, נכון?

רשות התחרות השתלטה על האוצר. לא הבנתי את הסיפור הזה. כל דבר זה תחרות? כל דבר. בחקלאות אין רק תחרות, יש גם עניין של וויסות. זה תוספת לסעיף שמקובלת על שר החקלאות. לבקשתך, הבאנו את ההצעה הזאת.

אני מציע ששר האוצר ייפגש איתנו, בסדר? אני לא אתחיל להתווכח איתו בטלפון. עם הח"כים. דוד, אני רק מציע שאולי עם שר החקלאות או נציגו המוסמך.

ברור ששר החקלאות יכול לבוא. אין ויכוח בכלל. שתהיה פגישה כזאת. ואתם תחשבו עוד פעם, גם על רשת בטחון וגם על שיטה לאיך אנחנו מטפלים, שלא יהיה תוהו ובוהו, ואנשים לא ייפגעו. אתם חייבים להתחשב בזה. זאת בעיה אמיתית. בלי קשר לזה שהם לא נותנים תשובות לכלום.

זאת בעיה אמיתית שאתם צריכים לתת תשובה עליה. אתם לא יכולים להשאיר את זה באוויר. אם יצא, כמו שקרה לי עם השום, שכולם פשטו רגל וכולם חייבים כסף. זה המצב. אז אומר האוצר, לא נורא, אז יגדלו משהו אחד ובינתיים אנשים בפשיטת רגל הפסידו מיליונים. זה אתם פותרים להם את הבעיה?

מציעים 100 או 200 אלף שקל, אחרי שהפסידו שני מיליון. אכפת לכם? זה לא מעניין אתכם. הכל בסדר. אז אני אגיד לכם, אתם נכנעים ללוביסטים של הייבוא. כמו שאתם אומרים שאני נכנעתי ללוביסטים של הפטם, אז אם נכנעים ללוביסטים של הייבוא. אתם רוצים שאני אגיד לכם את זה? אתם לא מתביישים ללכת לתקשורת ולהגיד דברים כאלה? זה יותר טוב?

זו השיטה של האוצר? להשמיץ. אולי זה יפתור לכם בעיה. אז יש לי הפתעה בשבילכם, אותי משמיצים הרבה. זה לא משפיע עליי. ואני מציע לכם, אנחנו בעד ללכת לפתרון בעניין הזה. אז גם אתם תשברו את הראש ותראו איך אתם פותרים את הבעיה. לא רק אנחנו. והקונצרנים וכל אלה,

אתם לא לבד בעולם, שאתם תעשו מה שאתם רוצים רק בגלל שאתם חקלאים.

אז נגמר הסיפור הזה. אנחנו צריכים להוריד את המחירים. זה אחד מהשיקולים שלנו. לא רק הגנה על החקלאים. אנחנו נגן על החקלאים, אבל גם נוריד את המחירים. חקלאות זה ציונות. אתם צריכים ללכת לקראתנו.

בסדר. גם האזרחים זה ציונות. גם האזרחים זה ציונות, צודקת. טוב. זהו, סיימנו להיום. אנחנו נמשיך את הישיבה במועד אחר. אנחנו נודיע לכם. אתם תחשבו טוב טוב. זה שאתם שולחים לי את שר האוצר ואת קרן מרציאנו, זה לא עושה עליי רושם. הישיבה ננעלה בשעה 14:15.